צוהריים טובים לכולם, אנחנו ממשיכים היום בדיון שהתחלנו עוד בשבוע שעבר, בשים לב לעובדה שביום ד' השבוע יפקע ההסדר הזמני שקבעה הוועדה הזאת באשר למתן היתר למשרד הבריאות לעשות

באיכוני שב"כ. הכוונה שהשבוע נסדיר, אחרי שנשלים את הדיון בנושא, את הצעת החוק של הממשלה (הוראת שעה) שמדברת על היתר לשימוש מוגבל לשלושה חודשים ועוד שלושה חודשים. הוועדה ביקרה היום בפיקוד העורף בצה"ל. רצינו לאמוד ממקור ראשון את אותו מערך עררים כפי שמוסדר בחקיקה - מערך שאמור לעמוד לשירותם של אותם אנשים שקיבלו הודעת איכון, הודעה ממשרד הבריאות שהם באו במגע עם מי שאותר כחולה מאומת; מערך שבו ניתנת להם הזכות לברר את הנושא ובמידת הצורך לערער על אותה הודעה שמחייבת אותם להיכנס לבידוד. למדנו על הזמן שבו מאתרים את האנשים שבאו במגע עם חולה מאומת. אם פעם הבדיקה הייתה 14 יום לאחור, היום הבדיקה הזאת קוצרה.

מהאנשים שבהסדר הקודם או בשיטת ההפעלה הקודמת היו מאותרים כמי שבאו במגע, היום מאותרים 10 ימים במקסימום לאחור. אני רוצה להודות לצה"ל. נוכחנו לדעת שפיקוד העורף הוא גוף שיודע ליטול משימה שציר הזמן שלה הוא קצר. פיקוד העורף נתן מענה ראשוני טוב למשרד הבריאות. במסגרת אותה הפעלה מחודשת של האיכונים באמצעות השב"כ, נוכחנו לדעת שמשרד הבריאות, כמערכת אזרחית, לא היה מוכן וערוך להיקף עררים בהיקפים כפי שנוצרו או כפי שמתקיימים. פיקוד העורף נכנס מתחת לאלונקה ונתן את אותו מענה, בשים לב שאירוע הקורונה איננו אירוע עם תאריך תפוגה ברור. אנחנו מדברים כאן, לפחות על פי הצעת החוק הממשלתית, על היערכות לאיכוני שב"כ לשישה חודשים, כאשר נדמה לי שאפילו תאריך זה לא בטוח מתממשק באמת עם התחזיות המדעיות המעודכנות.

שאירוע האיכונים ואירוע העררים שנלווה אליו איננו דבר של ימים ספורים או של שבועות, עמדתי היא שזאת איננה משימה שצריכה להיות מופקדת דרך קבע בידי פיקוד העורף,

משימה אזרחית של מוקדנים - call center מה שמכונה בלעז - שמשרד הבריאות יכול להתארגן איתה בצורה יחסית קלה ומהירה. שמענו מהסקירה שניתנה לנו על ידי נציגת משרד הבריאות שזאת כוונת משרד הבריאות. במקטע הזה צריך להעביר את זה לידיים אזרחיות. אני חושב שיש לא מעט עניינים במערכה הכוללת של הקורונה שצה"ל צריך להיכנס בפרופיל גדול, אולי צריך לעשות שימוש ביכולות הטובות של המערכת הצבאית, אבל בנגזרת הספציפית הזאת של בירור בנוגע לאיכוני שב"כ, נדמה לי שזאת מלאכה לידיים אזרחיות שדי בקלות אפשר להתארגן אליה. הלקחים המידיים, לפחות שאני למדתי מהביקור היום, הם שלושה. אחד, צריך להתעקש על קיצור זמן ההמתנה. זמן ההמתנה קוצר לעומת השבוע הראשון. זמן ההמתנה היום עומד על סדר גודל של 11 דקות,

12 דקות. נדמה לי שאפשר להוריד אותו בצורה משמעותית. אין ספק שזה דבר שיקל, ולו במעט, על אותם אזרחים שקיבלו הודעות להיכנס לבידוד. הדבר השני שלמדתי מהביקור היום שיש להגדיל בצורה מבוקרת, מפוקחת את גמישות שיקול הדעת לביטול הודעת הבידוד. ראינו שיש מספר קריטריונים.

תבנית הפעלה שעל פיה עובד צוות. התרשמתי שצריך לאפשר מתן שיקול דעת גמיש יותר באשר לאותם אנשים שעונים במוקדים ועושים את התחקיר. אני מתרשם שאין באמת קו שני לאזרחים פרטיים. קיבלנו כאן תיאור של קו ראשון וסוג של ערר על תשובה שלילית לערר. הקו השני מיועד בעיקר לקבוצות במקומות עבודה, במערכות הבריאות. גורם שמקבל תשובה שלילית מאותו מוקד עררים, הדרך לערער על התשובה הזאת או לעבור לקו השני כמעט ולא קיימת. צריך גם על הדברים האלה לקיים מחשבה נוספת, לנסות לראות פתרונות נוספים. כדי לצמצם את היקף האנשים שנכנסים לבידוד בשל אותו מערך שמזהה את המגעים, נדמה לי שצריך לעשות שני שינויים מהותיים, לא רק שינויים בקיצור הזמן או בהרחבת שיקול הדעת. אחד, צריך לבחון כיצד מאחדים את המידע שמתקבל מפעולת הכלי של שירות הביטחון הכללי עם החקירה האפידמיולוגית עצמה. במקום המשלוח האוטומטי של הודעות לאנשים שלכאורה היו במגע, צריך לחשוב על שינוי סדר הדברים - לעשות בדיקה טרם משלוח ההודעות, ואם לא, אז כאשר יש בדיקה אפידמיולוגית שנעזרת בכלי שב"כ לשפר את הממשק הזה ואולי גם לנקוט בשחרור יזום של אנשים. אם לחוקר אפידמיולוגי שמתחקר, מתשאל חולה מאומת ידוע או צמוד לו המידע באשר לאותה חקירה קונקרטית שמגיעה בצורה מסוימת מכלי השב"כ, יכול היות שבאופן יזום אפשר לשחרר אנשים בשביל להבין שיש טעות בדבר. שוחחתי עם ראש השב"כ לפני שעה קלה. בדיוק בנושא הזה קיימתי איתו שיחה ארוכה. כמובן שחלק מהפרטים מבוססים על היבטי הפעולה של הכלי, הם חוסים תחת

ביטחוני בשל הרגישות של הדברים. ביקשתי מהשב"כ לעשות חשיבה מחודשת לגבי היכולת של המערכת הזאת לשפר את אותו ממשק מול החקירה האפידמיולוגית, כדי בסוף להוביל לפעולה יזומה של שחרור. אני קורא מפה למשרד הבריאות לשקול לקצר את משך הבידוד של אדם שבא במגע עם חולה מאומת מ-14 יום ל-12 יום.

כחמישה ימים אחרי שהוא בא במגע עם חולה מאומת.

אנשים נכנסים לתשעה ימים בממוצע. יש אנשים שנכנסים לארבעה ימים, יש אנשים שנכנסים ל-13 ימים, אבל בממוצע זה תשעה

אני מניח שיש פה נטילת סיכון מסוימת בהיבט הרפואי. ככל שדרשתי, חקרתי ושאלתי, היקף ההדבקה והתפרצות המחלה ביום ה-13 וה-14 הוא נמוך יחסית לימים קודמים. כשמספר המבודדים הוא יחסית קטן צריך ללכת לחומרה, כי הפגיעה המשקית היא לא משמעותית, הפגיעה במשקי הבית היא לא משמעותית.

2,000 אנשים נכנסים לבידוד לעוד יומיים, הפגיעה המשקית היא לא גדולה. בפרק זמן של שבועיים הכנסנו 150,000 אנשים לבידוד. אם ל-150,000 האנשים האלה נקצר את זמן הבידוד ביומיים, אנחנו חוסכים 300,000 ימי עבודה למשק בשבועיים. זאת המתמטיקה או הסטטיסטיקה שצריכה לעמוד בפני מקבלי ההחלטות. איננו האנשים שבסופו של דבר צריכים לקבל את ההחלטה, זאת החלטה של רשות מבצעת, של קבינט הקורונה, על סמך שיקול הדעת האפידמיולוגי של משרד הבריאות ושיקול הדעת הכלכלי של משרד האוצר והממשלה כולה. אלו הן נוסחאות של סיכוי מול סיכון, של מחירים כאלה ואחרים. אני מזכיר עמדה עקרונית שהייתה עד לא מזמן לגבי איכון אנשים 14 יום לאחור. נעשתה עבודה, לקחו את הסיכונים האפשריים, ואז קיבלו החלטה לקצר את ימי האיתור לאחור. אני קורא לבחון גם את הצד השני. הרשויות האמריקאיות קיצרו את זמן הבידוד של חולים שלא גילו תסמינים מ-14 ימים ל-10 ימים. אני יודע שזה לא אותו דבר, אבל אני רק מציין את זה כעובדה. המתודיקה ותורת הלחימה של המגפה הזאת משתנה לאור הנסיבות. אני קורא לממשלה לשקול את הקיצור הזה. היה ביקור חשוב כדי לראות איך המוקד הטלפוני אמור לתת תשובות לפונים - בעיקר לאלה שקיבלו הודעה להיכנס לבידוד וחושבים שזו טעות. אני חושב שהמערכה שאנחנו מנהלים כרגע נגד הקורונה תלווה אותנו תקופה ארוכה. אחד הדברים היותר חשובים במשבר הזה הוא אמון הציבור בהנהגה, ואני אומר את זה מתוך ניסיון רב. אם במצבים הכי קשים מסתכלים למעלה ורואים שיש על מי לסמוך מגן דוד אדום יגיע לאירוע, צה"ל יגיע לאירוע - אנשים יכולים להתגבר על העניין. כשמתחיל חוסר אמון, וזה לצערי מה שמלווה אותנו במשבר הזה, אי אפשר לדעת לאן מגיעים. העניין של שליחת הודעות לאנשים שחשים שזאת אזעקת שווה זה עניין שמלווה אותנו עוד מהגל הקודם. אני בגל הקודם, בעקבות פניות אלי של מערערים שלא הצליחו להגיע למוקד וגם לא קיבלו תשובות מספקות, שאלתי - למה לא מפעילים את המוקד של פיקוד העורף, או מתגברים את משרד הבריאות במוקדנים של פיקוד העורף. לשמחתי, ראינו, אמנם באיחור של שבוע שבו כבר נצברו נזקים, שמרגע שגייסו את פיקוד העורף לעניין אנשים התחילו לקבל תשובות. זמן של 10, 14 דקות לא מספק. ב"צוק איתן" עמדתי עם שעון ובדקתי את המוקד הזה. אם זה מגיע ליותר משלוש דקות נכשלתם. צריך לתגבר את מספר המוקדנים בהתאם לדרישה של הציבור. גם בעברית, גם בערבית, גם באמהרית, גם ברוסית, גם באנגלית, גם בצרפתית.

חושב שכמה שיותר צריך לתגבר את המוקד הזה כדי לרדת לרמה של שלוש דקות. דבר שני, להחליף את המוקדנים באזרחים - יש עכשיו לא מעט מובטלים - כדי שהדבר הזה ינוע לאו דווקא על ידי פיקוד העורף. פיקוד העורף נותן תשובה מיידית לחירום. ניתן לתגבר את זה במוקדנים אזרחיים. בהינתן שיכול להיות שזאת תופעה שתלווה אותנו חודשים רבים.

ניצלתי את הזמן בביקור הזה לשיחות עם אנשי פיקוד העורף על מה אני יודע שפיקוד העורף מסוגל לעשות. שמעתי הבוקר שיש בעיה בבתי אבות. גם ב"משען" בבאר-שבע. כששאלתי אם פיקוד העורף נמצא שם, אמרו לי שלא. בפעם הקודמת פיקוד העורף הגיע לבתי אבות שישה שבועות באיחור, אף אחד לא הפעיל אותו. שאלתי לגבי אנשים שחוזרים מחו"ל. הם נכנסים לבידוד של 14 ימים במלונות או במלוניות,

לא בהכרח בודקים אותם. למה אי אפשר לבדוק את אלה שחוזרים מחו"ל עוד לפני שרואים מי יכול ללכת לבידוד ביתי ומי יכול ללכת למלון? אם היינו בודקים אותם מיד בהתחלה, לא עם המתנה, היינו חוסכים הרבה כסף, היינו חוסכים הרבה מקומות. המלונות והמלוניות האלה נועדו לבידוד של אנשים שצריך להוציא אותם מביתם, כמו שקורה לנו עכשיו במגזרים שונים. שום דבר לא מתקדם פה. הדבר האחר שקשור לעניין הזה הוא תגבור מערך הבדיקות. לפיקוד העורף יש חמ"ל הסברה בכל השפות. ראיתי שהם פתחו פורטל בעברית ובערבית. כששאלתי למה לא ברוסית, באמהרית וכו', אמרו לי שאין כסף, שלא תקצבו את זה. הם אמרו שהם יכולים להפנות את דוברי האמהרית לטלפן. מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך אירוע שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יימשך, גם את זה צריך לבצע. תראו, מי שבסוף מסוגל לנהל אירוע כזה זה משרד הביטחון יחד עם רשות חירום לאומית, יחד עם צה"ל, יחד עם פיקוד העורף. אמנם פיקוד העורף מופעל, אבל לבנת היסוד בכל המערך היא הרשות המקומית. אם איכון השב"כ גורם לאיזה אדם להתבודד בבית, והוא בכלל ערירי, הרווחה ברשות המקומית צריכה לדעת על זה. ראשי הרשויות מכירים הכי טוב את השטח. צריך לתת לראשי הרשויות את המידע שיאפשר להם לנהל את האירוע כמו שצריך. אתם יודעים מה, גם להביא אוכל לאותו אחד. ברגע שמישהו מבודד ולא יכול לצאת לקנות, המערכת צריכה לתת לו מענה. המערכת הכי טובה היא הרווחה ברשות המקומית. זה בסדר שעסקנו היום בנושא המוקדנים והמוקד, לראות את העניין הזה, אבל בראייה כוללת אנחנו עדיין בניהול לא תקין של האירוע. אני מתחבר לאחת הנקודות שאמר עכשיו רב אלוף בוגי יעלון - שהרשויות בסופו של יום יודעות יותר טוב מכל אחד אחר לנהל את עצמן, את מה שקורה מסביב, וצריך לתת להן הרבה יותר סמכויות.

שהשב"כ שלח הודעה לאדם, והאדם אמר שזה כנראה השכן שלו כי יש רק קיר שמפריד ביניהם. כששאלתי את המוקדן מה קורה במצב שבו האדם אומר לו שמדובר בקיר, אז הוא אמר לי שהם סומכים על מה שאנשים אומרים. לא שאני מפקפק חלילה בכלים של השב"כ, אבל אם הסכמנו להכביד על אנשים, לפחות שלשב"כ תהיה נגיעה יותר מדויקת כדי שלא נצטרך לסמוך על אנשים. כששאלתי את המוקדנים כמה זמן הם עברו הכשרה, הם אמרו שהם עברו יום אחד של הכשרה. כשדיברתי עם האחראי, הוא אמר שאין ספק שלא מספיק יום אחד של הכשרה. אני דווקא מתחבר לזה שישבו שם מילואימניקים שמבינים את האחריות, שיודעים את המשמעויות, רק שהם צריכים יותר הכשרה בשביל שיהיה להם תמרון. הם אמנם לא רופאים, הם לא חוקרים אפידמיולוגים, אבל יש להם מרחב תמרון לדעת ימינה או שמאלה. אם יהיה להם קצת יותר ידע מקצועי, אם תהיה להם הכשרה של יומיים-שלושה עם הרצאות בריאותיות בצד המקצועי, הם יוכלו לשאול יותר שאלות כדי לשחרר או לא לשחרר יותר אנשים. השאלה, לפחות ממה שאני התרשמתי, איננה אפידמיולוגית. שאלת הערר: האם קיימת מגע או לא. זו מערכת מורכבת. הידע הרפואי שלהם צריך להיות בסיסי. זה לא המועמד עצמו, זה המסביב. צרך לתת להם טיפה יותר תמרון. לא שאני אומר לתת תמרון בשביל לשחרר, אלא לתת כלים כדי לדעת מי לא צריך להשתחרר. לקרוב משפחה שלי אמרו שביום פלוני הוא היה בין 06:00 ל-07:00 ליד חולה מאומת.

אני בשעה הזאת נמצא בשיעור תורה, אולי תיתנו לי פרטים, הם אמרו לו: אנחנו לא יכולים לתת לך פרטים. כשהוא ביקש שלפחות יתנו לו כיוון, הם אמרו לו שזה מישהו מאזור חיוג 08. אם היו מכניסים אדם כזה עם תפקיד מאוד בכיר לבידוד של שבועיים, זה היה נזק מאוד כבד למשק.

המעטפת הבריאותית,

ההכשרה של המוקדנים, אם אין את התגבור שלהם, צריך לחשוב טוב טוב לפני שאנחנו סופית נותנים את החתימה שלנו לחוק הזה.

ביקשתי, מכיוון שיש חג, לעשות מאמץ על-מנת לתגבר את אותם מוקדנים שיודעים לתת מענה,

לא תמיד אנשים שהם דוברי השפה הערבית דוברים את השפה העברית ברמה מספקת כדי לקיים את אותו דין ודברים. אני חושב שהאירוע הזה של הקורונה הוא הזדמנות לחשיבה מחודשת אצל הציבור הערבי,

יש פה הזדמנות מצוינת להגדיל בצורה

אנחנו רואים השתתפות מלאה של האוכלוסייה הערבית בבתי החולים - רופאים,

אבל יש היבט רלוונטי לכל הוועדה ולמדינת ישראל - לדעת מה המשמעות של הכלי, לאו דווקא מבחינת המבצעיות שלו, אלא מבחינת האפקטיביות שלו, מבחינת ההשפעה שלו על אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שבשביל זה צריך לזמן את ראש השירות למליאת ועדת חוץ וביטחון, לא רק לוועדת משנה. אפשר להגיד את זה על כל ענייני השירות, על לא מעט עניינים. אי אפשר להגיד את זה על כל דבר. הדיון בוועדת חוץ וביטחון הוא לא בשביל שאתה תחליט על תהליך הבידוד, על איך מטפלים בחו"ל, כמו שאמרת. הדיון פה הוא על השימוש בכלי השב"כ לאיכונים. לא יכול להיות שראש השב"כ בכלל לא בא למליאת הוועדה. אני מסכים שחלק מהדברים צריכים להיות בוועדת משנה, אבל לא יכול להיות ששם זה נסגר ואנחנו לא יכולים לשאול אותו שאלות רלוונטיות לא מסווגות. זה לא כמו כל דיווח של ראש השירות. פה מדובר בדיווח שיש לו השלכות אזרחיות. אני די בהתנדבות נמצא בבידוד. הסיבה שאני בבידוד היא בגלל שאמרו לי שאיזו רופאה הייתה אצלנו בבית בביקור חברי

היה ביום רביעי בערב. עד היום לא אמרו לי כלום. הבת שלי בבידוד על אכילה במסעדת פלאפל שמנוהלת על ידי בן אדם מביתר עילית שנמצאת חיובי. הוא אמנם שלח ווטסאפ ללקוחות, אבל אז מחק וגם ניתק את הטלפון. אף אחד לא בא לשאול אותה, כמו שאף אחד לא בא לשאול אותי. למה זה שייך לדיון? זה שייך לדיון, כי כלי השב"כ נותן פטור למדינה מחקירה אפידמיולוגית. דווח לפני שבוע שיהיו 320 חוקרים. אולי הם כבר התחילו, אני לא בטוח. היו צריכים להיות 1,500. אנחנו חייבים

אולי גם את הסמכות במידה מסוימת, שכאשר משתמשים בכלי יעשו את המינימום שאפשר גם בכלים האחרים, ואני מתכוון לחקירה האפידמיולוגית הכי בסיסית שיש. בשני המקרים שאני בתוכם לא עשו את המינימום שהיה צריך לעשות. אולי זו הבעיה הכי קשה בקטיעת שרשראות ההידבקות. אני מציעה שנגדר את הדיון. אנחנו כבר אחרי עשרות שעות של עיסוק בהצעת החוק. נראה לי, ויסכימו איתי חבריי, שרוב הדברים נאמרו. אני מציעה לך לנהל את הדיון הזה מהמקום שבו אנחנו מגיבים

הגשנו כבר את ההסתייגויות. אני מציעה שנהיה קונקרטיים ונעבור

בהינתן שאנחנו הולכים להעביר את החוק הזה הוא צריך להיות מינימאלי. אתה צריך לקבוע את הכללים לניתוח הנתונים ועיבודם. אין לי עניין לתקוף את מערכת הבריאות. הנתונים מוצגים כל פעם מזווית אחרת, לא מאפשרים לנו מתודולוגיה שיטתית של איסוף נתונים. אם אנחנו הולכים להעביר את החוק הזה, לפחות שיהיו בו העוגנים שאומרים: אלה הנתונים הנדרשים, ולא רק במדדים מצטברים, גם במדדים שבועיים, כדי שאפשר יהיה לעשות את ההשוואה. צריך להגדיר שהמינימום הנדרש הוא מסד נתונים ברור,

שאליו אנחנו יכולים להתייחס. הנתונים מוגשים ברמה שבועית, לא רק ברמה מצטברת. הם צריכים להיות מוגשים גם וגם. אתה ואני ראינו את השונות בנתונים איך הם דווחו בהתחלה, איך הם השתנו תוך כדי, והאם התייחסות היא לסך כל המערערים או רק לאלה שהגיעו למרכז הערעור. אני מבקשת שיהיו קריטריונים מוגדרים למה אנחנו דורשים ומה הם צריכים להשלים לנו באופן קבוע. צריך לוודא את עניין הרף הנדרש. אתה דיברת על 200. אפשר להתווכח על זה,

חושבת שהמעורבות של השב"כ צריכה להיות בתקרה גבוהה, לא הנמוכה, כדי שמינימום אנשים יוטרדו מאיכוני שב"כ שאינם נכונים. אם הקטנו את זה למינימום, צריך גם להגביל את טווחי הזמן ואת אופן השימוש. בצדק רב אמרת שהחקירה האפידמיולוגית חייבת לייצר את ההשלמה כי התקלה החמורה הזאת שנכנסו רבבות אנשים לבידוד על בסיס איכון שגוי או שלא נלוותה לו חקירה מספקת לא יכולה להימשך. את הקריטריונים האלה חייבים להבנות כתנאי לשימוש בכלי. אם משרד הבריאות לא יודע להעמיד את זה, אני חושבת שאי אפשר להפעיל את הכלי. כולנו מדברים על שוק העבודה, על הרצון להציל את המשק ואת הכלכלה, אבל זה לא יכול לקרות אם אתה מכניס רבבות של אנשים לבידוד בלי שיש להם מענה מספק, בלי שהחקירה תומכת. חייב

בהצעת החוק טווח זמן לשימוש אפקטיבי באפליקציה הטכנולוגית, ויצירת המפגש בין היכולת הטכנולוגית ליכולת האפידמיולוגית. אנחנו צריכים להגדיר את זה כחלק מהוראות החוק, אחרת אנחנו לא שולטים בזה. הגדרנו שהשב"כ נכנס. אלוהים יודע מתי הוא יפסיק. אם מאפשרים שימוש בכלי, צריך להגדיר טווחי זמן, אופן שימוש, תמיכה אפידמיולוגית בכלי, נתונים וכו'. דבר נוסף שחייב להיות מוגדר על ידינו זה מתן השירות - מה הם טווחי הזמן של המענה, כמה אנשים בכלל לא הצליחו להגיע. יתכבדו במשרד הבריאות ובפיקוד העורף שתומך את זה,

את הדיווח העדכני בנוגע לזמן שאנשים הגיעו או לא הגיעו. אם אני אורזת את הכל, אז יש לנו פה אתגר משמעותי, אולי תקדימי, באופן שבו מדינה דמוקרטית עוקבת אחרי אזרחיה בשם הצורך להילחם במגיפה. בשם הצורך הזה אי אפשר לדרוס את הדמוקרטיה, אי אפשר לדרוס את צנעת הפרט, אי אפשר לדרוס את היכולת של אנשים להשתכר ולהתפרנס כי מישהו באופן שרירותי הכניס אותם לבידוד. אני מצפה שהחוק הזה יבטא את כל המגבלות האלו. חלק מאיתנו שמע בוועדת המשנה ובצורות אחרות על האפקטיביות של הכלי. צריך להיזהר מהפולקלור שרץ במדינה, אפילו כאן בוועדה. חבר הכנסת בוסו, סיפור הקיר מנותק מהמציאות ההגיונית שבה מתבצעים האיכונים. הכלי הזה הוא אפקטיבי מאוד. הרבה יותר אפקטיבי ממה שחושבים, ממה שציפו או מה שהתכוונו שהוא יהיה. בדקתי את הנתונים של השבועיים האחרונים. 51% מהחולים שהוצפו, הוצפו דרך האיכונים. הסיפור של 30% לא רלוונטי. גם הסיפור של 70% הוא לא רלוונטי. 51% זה הנתון הרשמי.

זה הנתון המעודכן של השבועיים הראשונים של חודש יולי. נדמה לי עד ה-17,18 ביולי. מספר המבודדים יהיה גדול כל עוד מספר הנדבקים גדל. המשימה פה היא קריטית.

ל-15 דקות.

כי אתה לא יודע כמה אנשים אתה מפספס. איפה אתה רואה את המימד הבעיתי מהצד

את האכיפה אתה יכול לעשות על מי שהודיע שהוא נכנס לבידוד. האכיפה נעשית בהתאם למספרי הטלפון של האנשים שאומרים להם להיכנס לבידוד. האכיפה על היותך בבידוד היא לא תנאי הכרחי לדיווח. מתוך 160,000 אנשים שקיבלו הודעה להיכנס

היא גם לא הרשימה המלאה של האנשים שצריכים להיות בבידוד. אדם שקיבל הודעה אמור להיכנס לבידוד. יש איזו שהיא בקרה,

האם מספר הטלפון שלו עובר למשטרה לביקורת כדי לראות אם הוא נמצא בבידוד? כדי שנדע לעשות את האכיפה אנחנו צריכים לראות איפה הוא נמצא בבידוד. העברנו בסיבוב הקודם למשטרה את הפרטים שיש לנו.

הכתובת שבה הוא אמור לשהות

עכשיו צריך לוודא שהאנשים בבידוד. האם האכיפה היא רק בהתאם לדיווח העצמי או שיכולה להיות בהתאם למספרי הטלפון? האכיפה בהתאם לדיווח עצמי היא לא רק אכיפה

היא מבוצעת גם על ידי התקשרות

אני חושב ששיעור המשיגים שמוצאים מבידוד הוא גבוה,

הם מצליחים לשכנע את משרד הבריאות שהם נמצאים בטעות בבידוד. פרקי הזמן של הבידוד הם יחסית

מהמספרים הידועים לנו בשבועיים הראשונים, מתוך כ-150,000 אנשים שבאו במגע עם אנשים חולים, כ-40,000 אנשים פנו למוקד. 87% מאלה שפנו, פנו מתוך

זה נכון שלקבוצות גדולות, לצוותים רפואיים ולאנשים שעוסקים במאבק בקורונה יש גישה ישירה לקו השני כי אנחנו בכל זאת צריכים באיזו שהיא מידה לתעדף, אבל יש קו שני גם לגופים פרטיים. אני מקווה מאוד שהשבוע אנשים יראו תוצאות הרבה יותר מהירות גם בקו השני. אני ממליץ לתת יום אחד במקום שלושה ימים.

אם אתה בונה כלי יעיל, תבנה אותו עד הסוף. תבנה אותו באיכונים עד הסוף, תבנה אותו בהשגות עד הסוף. ההשגות האלו זה מתקן השגיאות של איכוני השב"כ, כי כלי השב"כ לא יכול

בנוהל, לפי מיטב זכרוני, כתוב שהשגה בקו שני היא ארבעה ימים. התאמנו את הנוהל למה שכתוב בחוק. תוך כמה זמן יש תשובה בקו

כי אחרת הוא מקבל בידוד לארבעה ימים. ההערה האחרונה שלי היא לגבי הסיפור של ה-200. סיפור ה-200 לא מתאים למציאות שאנחנו נמצאים בה. זה לא רלוונטי להגיד שמ-201 ואילך יתחילו לבדוק. יש שינוי. תיקנו את

הכלי בחוק הזה הוא כלי חריג ביותר שאנחנו מתחילים להתייחס אליו בצורה יותר מידי שגרתית. הוא חריג ביותר, הוא לא מוצדק, הוא לא מידתי. ככל שאני שומע וקורא את החומרים אני רואה עד כמה זה חוק פוגעני ועד כמה הטיפול הוא רשלני. בהנחה שזה יחוקק, את כל הגדרות, את כל החסמים, את כל

אם כיושב-ראש ועדה אין לך תשובות על מה שאתה רוצה לחוקק היום, איזה תשובות יהיו לאזרחים? הנתון שאמר דיכטר על כמות החולים שהגיעו כתוצאה מאיכוני שב"כ - היא הנותנת.

לא בשביל זה נולד השב"כ.

אבל האחריות שלנו היא לראות שעושים הכל לפני שמשתמשים בכלי הזה. שם, לדעתי, אנחנו פושעים. אתה יודע שב-CT משתמשים לסוגיות רפואיות וגם לגילוי חומרי נפץ בשדות תעופה? פה אתה נמצא בעידן שאתה צריך את זה בדחיפות, אין משהו

50% חולים או נושאים את הנגיף אינם מאותרים - לא בכלי הזה ולא בכלי הזה. אנחנו רואים שמכ-150,000 מגעים שהיו עם קרוב ל-16,000 חולים מאומתים, אותרו כ-8,000 חולים נוספים.

זו עלייה שאסור לנו כוועדה להתעלם ממנה. אני מסכים איתך. בגל שהיה במרץ-אפריל היו 180,000 איכונים. שימו לב, אנחנו בשבועיים האלה נמצאים ב-140,000 איכונים. בתקופה של מרץ-אפריל הכלי הזה עבד במשך 10 שבועות. מתוך כ-180,000 איכונים

ההערכה הייתה שסדר גודל של שישה מיליון אנשים נושאים טלפונים סלולאריים חכמים. באמצעות מי עושה משרד הבריאות את ההסברה? לשכת הפרסום

באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית. הזכרתם את חג הקורבן.

והשבוע נעלה גם

הפרסום שלנו הוא לכל החברות, כולל לחברה האתיופית והחברה הרוסית. לבדואים יש לנו התייחסות

כשמדובר באפליקציה מצילת חיים, למה זה מסונן? רק ל-60% מהאוכלוסייה

בזה אפשר לעבור את המסננת,

מה נקודת הייחוס המספרית? במדינת ישראל יש כ-9 מיליון אזרחים.

האם לחמישה-שישה מיליון? האם יש לכם איזו שהיא הערכה? לאנשים שהם בלי טלפון אפליקציית "מגן 2" לא רלוונטית. בטוח שלילד בן שנתיים אין

אנחנו ננסה להגיע ליותר. אנחנו לא נסתפק בדיגיטל בלבד, אנחנו ננסה להגיע בכל אמצעי התקשורת האפשריים. אנחנו נפעיל לחץ גדול ככל שנוכל בכל

גייסנו אנשים שונים מתוך האוכלוסייה החרדית עם מכוניות קריזה, עם הודעות שהגיעו ישירות לפלאפונים. קמפיין טלוויזיה שעולה שלושה מיליון שקל

אני מאוד מעריך את המאמצים של משרד הבריאות, את

הסברה

אתם לוקחים אחריות לאומית על זה? האם זו משימה ראשית שלקחתם על עצמכם? כשאנחנו נבדוק בעוד שלושה חודשים כמה אנשים הורידו, האם נראה שמטה ההסברה הלאומי,

אנחנו רוצים לברר מי נושא באחריות הכוללת. אפשר להסתכל על זה כעוד משימה אחת ברצף משימות,

באה ממשלת ישראל ואומרת: אנחנו מבקשים לקבל היתר לעשות שימוש בכלי שב"כ, שזה כלי שלא בנוי ולא מיועד למלחמה במגיפה. מכיוון שאנחנו מבינים את חומרת המצב,

מי לוקח את האחריות על אותו מאמץ לאומי-הסברתי כדי לצמצם פגיעה בחיי אדם? אני מבין שיש תכלול, אני מבין ששמים שלושה מיליון שקל

מכיוון שמשרד הבריאות הם המובילים המקצועיים של הדבר הזה, לא לקחתי עד עכשיו את האחריות על עצמי. היו לי דיונים מקדימים עם המל"ל,

אנחנו בעוד זמן מסוים נרצה לשמוע כמה אנשים הורידו. אם נשמע שלא הורידו מספיק אנשים, נרצה לדעת מה היקף הסכומים שהוקדשו, מה היה שיקול הדעת של הדברים, מה המאמץ

באיזה ספקטרום פועלים, זה משרד הבריאות. אתם נותנים את דעתכם לכך שהישומון הזה אמור להיות מושק בשבוע הבא? האם התרשמתם בנקודת הזמן הזאת שהתקציבים המיועדים, כפי ששמענו אותם כאן,

במספר היעד של שניים וחצי-שלושה מיליון הורדות? המל"ל הוא לא

הם מודעים לכל הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, כולל פרטים שלא דנתם בהם פה, ויודעים מה היתרונות ומה התועלות ש"מגן 2" אמור להביא למאבק בקורונה. בהתאם לכך, אני

יש איזה שהוא יעד קונקרטי של המל"ל

היינו בהתחלה במספרים יותר גדולים מבחינת ההטמעה. קיבלנו את העבודה שמשרד הבריאות עשה בנושא הזה. משרד הבריאות דיבר בזמנו על כמות יותר גדולה משניים וחצי

קשה לי לחזות אם ייקח חודש או חודש וחצי כדי להשלים את המהלך של הגעה לשניים וחצי מיליון.

תחילת ספטמבר, לקראת תחילת שנת הלימודים אנחנו צריכים להיות עם כמות התקנות בתחום שדיברת עליו. הנחת העבודה שלכם מדברת על כך שנגיע לכשניים וחצי הורדות של

למל"ל, שהוא הגורם המתכלל את המערך במלחמה במגיפה, יש יעד של זמן ליישום או הפצה של ישומון "מגן 2"? אנחנו מאמצים את היעד שמשרד הבריאות קבע. בתחילת ספטמבר, לפי דעתי, זה צריך להיות

הכוונה שלנו היא לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לגרום לכך שהמגיפה תיעצר. המבחן הוא מבחן התוצאה בלבד. מבחן התוצאה הוא לא מספר ההורדות כמו מספר האנשים החולים.

אנחנו נבחנים על פי התוצאה. מטרתנו היא הצלת חיים. אם יש לנו כלים לגדוע שרשראות הדבקה,

צריך לעודד שימוש בכל האמצעים האפשריים,

אפשר לעשות לסגר במדינת ישראל ולהוריד את העקומה. המטרה שהשב"כ לא יהיה באירוע. המטרה היא שלא יצטרכו את השב"כ, כי תושג המטרה של הורדת היקף הנדבקים באמצעים

כל המהלכים שעושים פה,

אותו, יורידו בהכרח את הרצון של הציבור להיכנס. ככל שאתה הולך לוועדות סגורות יותר,

אני מבקש לצמצם את

זה המבחן האמיתי שיאפשר לנו לבחון את האפשרות להוריד את השימוש באמצעי השב"כ, בין אם בצורה הדרגתית ובין אם

מכיוון שהאמצעים הטכנולוגיים האזרחיים הם לא מקשה אחת, הם מורכבים גם מהמגן וגם מאמצעים אחרים לחסרי טלפונים חכמים או לאנשים שלא מעוניינים לעדכן את הישומון,

האזרחיים תצטרך להימדד על פי מידת

כי אפילו אתה אמרת שאם יורידו 200,000 לא עשינו

המשרד לענייני מודיעין תכלל את כל ההיבטים הטכנולוגיים,

היה בהתחלה איזה שהוא מאמר שדיבר על 60%. הבנו מהמשרד

רונן, האם אתה יכול לעדכן את בועז סטמבלר מה היעד המינימאלי שאתם

וזה ממה שאנחנו מכירים, משתמשים בסמארטפונים. מהאוכלוסייה הבוגרת.

היקף האוכלוסייה בישראל. כמה זה אוכלוסייה בוגרת? מישהו צריך לקבוע מספר יעד. מישהו צריך לקחת את היקף האוכלוסייה בישראל

משרד הבריאות צריך להפעיל את מיטב הכרתו ולהגיד: 50 מיליון שקל זה בסדר. משרד האוצר צריך להגיד:

אנחנו לא נעצור אתכם בעניין הזה. המל"ל צרך להגיד: התייעצתי עם המשרד לענייני מודיעין שמתכלל,

לאדם שהתגלה כחולה מאומת תהיה האופציה המיידית להעביר הודעה לאנשים שהוא בא איתם במגע ובכך לחסור סדר גודל של 36 שעות קריטיות שבהן האנשים שבאו במגע איתו עשויים

השאלה האחרונה שנשארה היא שאלת הפרטיות. ברגע שהיא נפתרה אין שום בעיה. אני חושב שזאת פריצת דרך. אני לא בטוח שרוב הצופים בנו ירד לסוף דעתנו. זאת הנקודה החשובה ביותר שניתנה פה. אני מברך את משרד הבריאות בקידום הדיון וקבלת ההחלטה הזאת. אני חושב שבזה ניתנת לישומון האזרחי אופרטיביות מאוד מאוד משמעותית. זה יהיה הכלי

ההתכנסויות הן בדרך כלל בשישי-שבת,

אנחנו עוצרים עם 320 חוקרים.

"יש לנו שב"כ", "יש לנו שב"כ". אנחנו צריכים להתמקד במה שהוועדה הזאת מסוגלת

איננו רוצים, במידה ויהיו אמצעים אזרחיים נוספים, לחוקק את החוק מחדש.

יש בעיה עם זה? החוק הזה בא להסמיך את השב"כ. הוועדה הציעה להוסיף את סעיף

לכלי השב"כ יש פה הסדרה מפורשת, יש פה הסמכה. ענת, האם את אומרת שבמקום המילה "טכנולוגיות" נכתוב את המילה "טכנולוגיה"? כן. אני מסכימה שזה קצת מצחיק לכתוב בכותרת לשון יחיד,

12א מדבר על

באה הרשות המבצעת ואמרה: אני רוצה להכניס את כלי השב"כ כדי לנסות לבלום את אותה מגיפה. דיברנו בהתחלה על שימוש כללי, אבל משירד היקף התפוצה היה שימוש מוגבל בשב"כ שאחר כך התפוגג לחלוטין. כלי השב"כ הוא לא סתם כלי בארגז הכלים שאפשר להשתמש בו כל

הבריאות לצד החקירה האפידמיולוגית. השימוש בשב"כ הוא אמצעי להורדת העקומה.

לא בפריסתו. אני חי טוב עם לשון רבים בכותרת החוק, כי אני לא יודע מה יילד

ועכשיו אנחנו מחייבים אותה. הדבר השני, באמצעות הגדלת יכולת הניטור

אני מסכים איתך. הכלי השב"כי הוא ברירת מחדל. הוא ברירת מחדל רע.

חבר הכנסת סגלוביץ' אומר שבחלופות אזרחיות

כשיש כלי אחרים

אפקטיביים. קיומו של כלי הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק. האפקטיביות היא המספיקה. צביקה, אתה צודק במה שאתה אומר,

רגליה כבר חודשים ארוכים לא לייצר כלים

עכשיו אנחנו מחייבים את "מגן 2". הכוונה היא להכניס כלי.

צריכה להיות הכלי המרכזי כשהחלופות הטכנולוגיות הם כלים

ברבעון שני אנחנו נאבקים במחלה וכנראה בולמים, ברבעון שלישי זה כבר מהלך הבלימה של המחלה, ברבעון רביעי אנחנו כבר אחרי קיומו של הנגיף, וב-2021 זו שנת האצה לאחר הכיווץ

אתה ואני חושבים אחרת לגבי מה נקודת האיזון הנכונה באינטרס הציבורי. אני חושב שהציבור לא חושב שהשב"כ עובד נגדו, הוא חושב שהשב"כ עובד בעדו.

אל תלך לשם. אף אחד מאיתנו לא רוצה לעכב את שיטוח העקומה,

אנחנו נהיה עם אצבע על הדופק. אנחנו מקבלים דוחות ברמה שבועית. אני לא מכיר הרבה תהליכים שהרשות המחוקקת מתערבת בפרקי זמן כל כך קצובים ובצורה כל כך אינטנסיבית. אנחנו לא הרשות

אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. מאחר ומדובר בכלי חריג שלא היה צריך להיות מופעל, החסמים חייבים להיות הרבה הרבה יותר הדוקים. אורנה, אם יש לך הסתייגות, בקשה, נדון חסם, חסם. מה לגבי הסיפה? הסיפה נשארת. אני מבקשת לעבור לסעיף 2(6), ואני קוראת עם כל

אנחנו מדברים על שישה חודשים, אולי יותר. אנחנו מדברים על עוד שבעה דיונים בחצי השנה הקרובה. לוועדה הזאת יש לא מעט עניינים העומדים בפתחה. אנחנו בחלק מהעניינים לא מצליחים לדון בגלל הסיפור הזה. אם בחצי השנה הקרובה המצב לא משתנה,

האם אני יכול לקבוע מראש שאם פרמטרים מסוימים לא משתנים אני לא מקיים

אני מציע לבדוק את האפשרות להצמיד את

ועת החוקה מחוקקת חוק שאמור להיות בתוקף עד סוף מרץ. זה פרק הזמן שבו היא מעמידה את אותן סמכויות

כשהשיקול שלה כפוף לביקורת שיפוטית.

הממשלה מחויבת? הממשלה מחויבת להשתכנע שאין חלופה, הממשלה מחויבת להשתכנע שזה הכרחי. כל 21 יום היא צריכה לשקול את

ברגע שהנחת ההכרזה מונחת על שולחן הוועדה אין לחברי הוועדה שום יכולת להשפיע על הסמכת שירות הביטחון הכללי במשבר אזרחי.

מבקש פתרון לכך שאני לא אצטרך לקיים שמונה דיונים בחצי השנה הקרובה.

אני חושב שאפשר לכתוב שהוועדה רשאית לאשר את ההכרזה,

או לאשרה לתקופה קצרה או ארוכה יותר. השאלה אם הוועדה חייבת לדון בכל הכרזה והכרזה,

אם היא רוצה לבטל הכרזה, תתכנס ותקבל החלטה.

חקיקה ראשית היא תמיד במליאת הוועדה. אז הפעם זה יהיה אחרת. אפשר להקים ועדת משנה מיוחדת לזה. מתי אנחנו עוסקים

מול כל החידושים החוקתיים שמתקיימים בחודשים האחרונים אני רואה בזה את הכי קטן. זה נושא שאין בו שום

אי אישור או אישור לתקופה קצרה יותר יכול שיהיה בוועדה במליאתה, אבל לאשר את ההכרזה כפי שהיא יכול להיות בוועדת משנה. מה ההצדקה להעביר את הדיון לוועדת משנה? אם ועדת המשנה תרצה לאשר היא תאשר, ואם

זה תקנון שיכול להיות ששווה לתקן אותו. אני עכשיו עושה חקיקה ראשית. שמונה דיונים בשישה חודשים ללא מתן גמישות לוועדה זו הסדרה לא סבירה. אני מזכיר שבעניין חוק

אתה חושב שיש סיכוי להאריך את התקופה מ-21 יום? אני חושב שהועדה יכולה לקבל את ההחלטה בפרוצדורה אחרת. הוועדה לא חייבת לדון בכל בקשה של הממשלה. הוועדה יכולה להגיד שהיא דנה בכל פעם שנייה, והיא יכולה להגיד שהיא מאשרת את זה רק לפי הצורך.

שבהם הממשלה מוגבלת בחקיקה לפרק זמן מסוים

מה היה אז? האינטרס הציבורי אז לא חייב?

אפשר לכתוב שהוועדה תתכנס לא פחות מאשר שתי הכרזות רצופות. זה אפשרי. אם אתה אומר לממשלה: אתם כל שלושה תתכנסו ותחליטו, אבל אנחנו בוועדה נקיים לפי הנוחות שלנו - זה לא נראה

בסעיף 5(א), בסיפה: לפי ההנחיות המקצועיות של משרד הבריאות. אני מתחברת לדבריו של חבר הכנסת דיכטר שדיבר על ההשגה כמשלים לאיכון ולכן ניסינו קצת לעבות את סעיף ההשגה. 8.(ד) פנה אדם בהשגה יתחשב משרד הבריאות בהחלטה בהשגה,

מה שמנוסח פה מתייחס לפונה. משרד הבריאות סירב. אין בשום מקום

קישור בין השב"כ לחולה. כשאני פונה למשרד הבריאות ומבקשת להעביר את הפרטים, משרד הבריאות צריך להעביר את הבקשה שלי חזרה

למה? מה יכול משרד הבריאות להחליט לא להעביר? ההחלטה היא תמיד של משרד הבריאות. אני חושב שהחיבור הזה לא טוב, הוא עובר מעל ראשו של משרד הבריאות.

3,666 פניות פרטניות מקו ראשון הועברו לקו שני, נכון ליום חמישי. זה חוץ ממה שמנוהל בקו ראשון ומתקבלת החלטה שיעבור לקו שני - סדר גודל של 30,000. הפניות שמתקבלות ישירות בקו שני הן לא רק פניות קבוצתיות,

אם משרד הבריאות לא מקבל את עמדתי ואני עוזבת את הבידוד, זו עבירה פלילית. אני לא מצליחה להבין למה לא לפתוח את כל קשת האפשרויות למי שקיבל הודעת איכון כדי באמת לוודא אם הוא קיבל הודעת איכון

אני חושב שלא נכון לעשות את החיבור בין הפונה לשב"כ.

אין לזה מקום בעשייה דה פקטו. אני לא מציע לעצמנו להכניס ערוץ מעל משרד הבריאות. הזהירות שאנחנו נוקטים בחוק היא כדי שהכל יהיה דרך משרד

במקום להגיד לי שאפשר כל יום להתכנס,

אני חושבת שכלי קשה, חריג חייב להיות תחת פיקוח ובקרה. זה יכול להוות מנוף עבורנו כוועדה שאם אנחנו

כמו שציין חבר הכנסת דיכטר, הדבר עלול להשפיע על קצב הפעולות שלנו בסיוע

העברה לקו שני היא לא בהכרח ערעור על סירוב.

אני לא יכול לפתור את הבעיה הזאת, אני מעביר אותה לקו שני. צריך להיות פה מנגנון מעובה של השגה. אם אדם מקבל הודעה שעליו להיכנס לבידוד למשך 14

אני מציע למחוק את כל הסיפה: ולא יאוחר משלושה ימים ממועד הגשה. זה צריך להיות בהקדם האפשרי בנסיבות העניין. נסיבות העניין זה דקות, לא ימים. אני מקבל 80% או 90% מההשגות בתוך דקות. אני ממליץ

כמובן שכל פעם הוא יעדכן. הודעתם שזה הושלם, שהפיתוח הושלם. בסעיף קטן (ג), במקום "טכנולוגיות" יבוא

(ד) שר הבריאות

צריך למחוק את המילים "או רכשו". אם אנחנו מדברים על חוק שאמור להחליף את החוק הנוכחי, זאת אומרת להיכנס לתוקף ב-22 או לפני,

על אף שמנכ"ל משרד הבריאות בפירוש התחייב, שלח מכתב לוועדה שהכוונה שלנו היא להשיק את "מגן 2" כמה שיותר מהר, זה עדיין לא החלטה שמקבלות סבטה ואני. אני לא יכולה עכשיו להגיד לסבטה: תשלחי את זה לחנויות של אפל וגוגל. אפשר לכתוב: תוך שבעה ימים מיום פרסום חוק זה. יש מחר דיון קבוע של צוות השרים שמונה לפי

אפשר לקרוא לזה קידום שימוש בטכנולוגיה אזרחית. אמנם בהתחלה הורידו את "מגן 1" 1.6 מיליון, אבל ברגע שהשב"כ נכנס לפעולה וידעו שמפעילים את

היו הרבה בעיות לגבי איכון מיקום ב"מגן 1". מאיפה המידע שבגלל השב"כ אנשים הסירו? עשינו את המחקרים בעצמנו. המעבדה שלי בדקה את זה בסקר בקרב אנשים שהסירו את זה. אני יכולה להגיד לכם שאני הסרתי את זה בגלל

שאובחנו מבלי שאותרו על בסיס פעולות סיוע או חקירה אפידמיולוגית,"; מה קורה לגבי הכלי האזרחי?

בדיון הקודם שאלו אם אנחנו יכולים להכניס בטופס הדיווח על בידוד את

אם מישהו רוצה להשיג ולבקש פטור מבידוד או

רק זה לא מוגדר בצורה פורמאלית כהשגה. אני מפנה לסעיף 24 - תוקפו של החוק. קבענו שתוקפו של חוק זה יהיה שישה חודשים.

אנחנו עושים הפסקה של חמש דקות, נתכנס ב-17:25.

ונתחדשה בשעה

אני מבקשת להתחיל בסעיף ששכחתי לעניין העיתונאים. אני מזכירה לוועדה שלבית המשפט הייתה אמירה בפסק הדין לעגן את המתווה שהוא

עיתונאים והם נכנסו למחשב יחד עם רשימת טלפונים שלא נשלחים לשירות באופן אוטומטי.

מלע"מ ימים ספורים אחרי פסק הדין והרשימה

ון בזה שר הבריאות יקבע נוהל נפרד רק לגבי העיתונאים כשאין מחלוקת כשזה קורה בפועל, אין שום כוונה לשנות את זה והמקום הנכון בו כתובות כל ההוראות לגבי התפעול של כל האופרציה הזו נמצא בנוהל משרד הבריאות לפי סעיף 10. את

אני לא הייתי מודע לסעיף 10. בסעיף 10 ישנם נהלים שמעגנים אינטרסים ציבוריים ברורים.

נוהל שאומרים שמתקיים הגם שאיננו מעוגן בחקיקה. אני מסתכל

ההוראה המהותית ניתנה בעצם כבר בפסק הדין. אנחנו מעגנים את זה פה. אבל זו הוראת ביצוע. בסוף יש ביצוע איך עושים את זה. פסק הדין אומר שההוראה תינתן בחיקוק. - - - אז אני אומר להכניס את זה. אני אומרת את עמדתי, אפשר לקבל ואפשר לא לקבל. אני רואה הבדל בין מנכ"ל לבין שר. הם לא אותו דבר. האם

להכניס במפורש, לעשות הרמוניה, ללא מדרגים של

הוראת שעה לששה חודשים נכון לרגע זה. אפשר להתחיל את

יש הסתייגויות של חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חלקן כבר בנוסחים

נמנעים, אין ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מס' 3 כבר הוטמעה בנוסח.

בסעיף 3(א) להצעת החוק,

נמנעים, אין ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס'

לאחר המילים "צוות השרים" יבוא "וצוות המומחים".

הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, אין ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס' 11

בעיתונות או בכל דרך אחרת שתימצא לנכון".

2 נגד, 4 נמנעים, אין ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות

ראש הממשלה רשאי לקבוע כללים מכוח סעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי בדבר נתוני התקשרות הנחוצים לפעולות הסיוע שיועברו למאגר הנפרד. הכללים

בסעיף קטן זה, שופט לרבות שופט בדימוס. ראש השירות באישור יועץ המשפטי לממשלה יקבע כללים שיאפשרו לחוקרים מהאקדמיה לקבל נתונים גולמיים שעברו

מי בעד?

4 נמנעים, אין ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות נדחתה.

לאחר המילים "בחוק זה צוות השרים" יבוא: "ובשיתוף מומחים מהשירות, מתחום הבריאות ומתחום המשפטי,

מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד,

מתוך ההודעות שנשלחו לאנשים שהועברו על פי פסקה (3) פילוח של ההודעות על פי משך הזמן שעבר בין המגע הקרוב שהוכר עם החולה לבין יום משלוח ההודעה. יום או יומיים,

הסתייגות מס' 1 בסעיף 2 לחוק יתווספו ההגדרות: "ישומון, תוכנה לאיתור מגעים המיועדת לשימוש בהתקן נייד לרבות מכשירי רדיו טלפון נייד ולרבות תוכנה לאיתור מגעים שהיא משובצת כחומרה

קוד המקור, כל תוכנה או מפרט תוכנה המשמשים בטכנולוגיה לאיתור מגעים". מי בעד?

5 נמנעים, אין ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות נדחתה.

טכנולוגיות לאיתור מגעים לא יאספו,

או ימסרו מידע אישי מזהה. טכנולוגיות לאיתור מגעים יאספו את המידע המינימלי הדרוש להן למילוי

הממשלה תממן חומרה ייעודית כך שתוצע בלא תשלום למשתמשים או תקבע מחיר מרבי שווה לכל נפש לחומרה הייעודית.

הממשלה תעודד יצרנים פרטיים

לייבא ולשווק את החומרה הייעודית בהתאם האמור בחוק זה.

(ב) אדם שהגיע אליו מידע אישי מזהה על משתמש, לרבות עדכוני קרבה,

לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה. (ג) לא ייעשה שימוש בנתוני קרבה לצורך הליך משפטי,

ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס' 7 הייתה כבר אצל חברת הכנסת ברביבאי. אני עובר להסתייגות מס' 8, בסעיף 24 במקום "למשך ששה חודשים" יבוא "למשך 30 יום אם לא תוצג טכנולוגיה אזרחית חלופית".

ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס' 5 נכללה בהסתייגויות של חברת הכנסת ברביבאי ולכן אין צורך להצביע עליה שוב.

בסעיף 5 יש להוסיף סעיף קטן (ה): "(ה) רשימת העיתונאים והמחזיקים בתעודה עיתונאי תימסר למשרד הבריאות ועיתונאי שיאובחן כחולה בנגיף יתבקש על ידי משרד הבריאות להסכים להעברת פרטיו

ככל שבא אתם במגע ב-14 הימים שקדמו לאבחונו".

הצבעה בעד, 3 נגד, 4 נמנעים, אין ההסתייגות

זה בנוסח נכון? אוקי, אפשר להמשיך. הסתייגות מס' 4 מתייחסת לסעיף שירד לכן אני מדלג עליה. הסתייגות מס' 5, בסעיף

באתר האינטרנט של משרד הבריאות, בעיתונות ובכל דרך אחרת שימצאו לנכון.

הצבעה בעד, 3 נגד, 4 נמנעים, אין ההסתייגות

ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס' 8, בסעיף 5(א)(2)(א) להצעת החוק במקום המילים "14 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה" יבוא: "4, 7 או 10 ימים לפני תאריך אבחונו במחלה לפי הפירוט האמור בסעיף 2(6) להגדרות פרטי בקשה לקבלת סיוע".

הצבעה בעד,4 נגד, 5 נמנעים, אין ההסתייגות לא

פילוח בדו"ח שנקבל על הודעות על פי משך זמן שעבר בין המגע הקרוב שהותר עם חולה לבין משלוח ההודעה.

השב"כ הולך 10 ימים אחורה. אני רוצה לדעת,

ההנחה הרווחת היא שאדם נכנס לבידוד ל-14 יום, אנחנו יודעים שזה לא 14 יום. אבל כן היינו רוצים לדעת את הפילוחים. בממוצע לכמה זמן אנשים נכנסים לבידוד כתוצאה מזה? לפי זה אני יודע לכמה זמן אדם נכנס

נקיים עכשיו הצבעה על החוק. אני מוכנה להתחייב שכל נתון שאפשר להפיק אותו ותבקשו לדעת אותו - - - גם אם זה לא יהיה בחקיקה,

יכול להיות שנבקש בנוהל,

אחרי שדחינו את כל ההסתייגויות אנחנו מצביעים על החוק בנוסחו כפי שהוקרא, בנוסח